בוקר טוב. הדיון הבוקר יעסוק בדו"ח מבקר המדינה על פעולות הממשלה לשילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בתעסוקה והוא נעשה כמובן בהקשר

אני אציג דו"ח שעשינו שפורסם בשנת 2014 בשם "פעולות הממשלה לשילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה" אני אתחבר למה שח"כ שלח אמר, זה באמת דו"ח

ההשקעה הייתה בעיקר של משרד הרווחה של הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות. אני מציע שלא נתמקד בנתונים מלפני שמונה שנים אלא במסקנות שעולות, למשל כשמצוין פה ש-76% מאנשים עם מוגבלות אופיינו בשעתו ואני מניח שזה שיעור דומה

אם זה אנשים עם בעיות רפואיות חמורות מאוד, אם זה אנשים מעל גיל 60 שכמובן יכולים חלקם לעבוד אבל הם לא באפיק

מי היה אמור לדאוג לזה שזה יקרה? גם ועדת לרון וגם אנחנו לא נקבנו בשם של מי צריך להיות הגוף המתכלל, אנחנו חושבים שזו כן החלטה באמת ברמה היותר גבוהה כי יש פה כמה גופים מרכזיים שעוסקים

באמת המלצנו כמובן לתת תשומת לב לנושא הזה. אני אגיד שמאז הייתה החלטת ממשלה בנושא תיעדוף שירות לאומי לאנשים עם מוגבלויות ועידוד תעסוקתם אבל הדבר עוד לא התקדם מספיק. בעצם הצד השני של הסיפור זה המעסיקים, ואז הסתכלנו על המדינה בתור המעסיק הגדול במשק, לא רק בתור

כך שאין ספק שהייתה התקדמות,

הנושא האחרון זה שאר המעסיקים במשק. מעסיקים מעידים שאפילו כשהם רוצים להעסיק אנשים עם מוגבלות הם נתקלים בהרבה מאוד קשיים.

אני מכיר את זה טוב מהעולם של נכי צה"ל, שהתמריץ לעבוד הוא יותר קטן מפני שאתה מאבד חלק מהזכאויות שלך לקצבה.

עסקנו בזה במובן הזה - - - נכה צה"ל לא מאבד שום דבר. יש

אחר כך המעקב הפסיק ולמעשה מאז כל אחד פועל שוב לבד. חוץ מיוזמות שלנו שהן יוזמות של תיאום.

שקרה אז, זה פשוט שה- one stop centerהזה היו לו פרשנויות מאוד רבות. היו כאלה למשל בציבור הנכים שחשבו שצריך להיות one stop shop שבו כל נושאים שמטופלים בנושאים של אנשים עם מוגבלויות יהיו

שוב,

אני יכולה להגיד לך שאצלנו בזרוע העבודה בערך 5,000 ובמינהל מוגבלויות אני לא יודעת איך כל כך לאמוד את זה כי הרבה מהם מועסקים לא בשכר ולכן

למעשה מרבית מקבלי הקצבאות שהם עם 100% אבדן כושר עבודה מסוגלים לעבוד.

לא ב-100% חוסר יכולת אלא ב-120% יכולת. ועדיין מוגדר על ידי הביטוח הלאומי כמי שאינו יכול לעבוד, והנקודה הזאת היא קריטית. אתם מדברים על הקבוצה שהיא מקבלת קצבאות,

90% מאתנו יכולים לעבוד ומוגדרים כאינם מסוגלים לעבוד.

יש להם אנשים טובים, אחד הדברים שעדיין לא קרו ומאוד מאוד חשובים

משום שבאמת זה שיש לי יותר שיתופי פעולה, ותיכף אספר מה עשינו ביחד, אבל עדיין צריך לעשות את זה בצורה יותר מוסדרת, יותר רשמית, כאשר יש גוף אחד שמתכלל את כל

זאת אומרת יש פה בעיה שהיא קונקרטית לעולם של אנשים עם מוגבלות בראייה וצריך להתייחס אליה באופן - - - איך מוגדר אדם עם עיוורון?

שיש לי עין אחת אני מוגדר

לאורך זמן על מנת שהוא יוכל לבצע את תפקידו, ואז הדברים הופכים להיות הרבה יותר יקרים וגם מותאמים אישית לאדם והמשרדים לא יכולים לשאת בהוצאות

אני רוצה לפרק את מה שאת אומרת. מכיוון שהם אוכלוסייה בסיכון כי הרבה פעמים גם כרוכות בזה בעיות בריאותיות שהם לא ב-100% מצב בריאותי ממילא אז הם אוכלוסייה בסיכון, אומרים להם

וזה המצב של חבר'ה שסיימו י"ב ביוני, ובמקום שיתחילו ב-1 לספטמבר מסגרת של תעסוקה מוגנת, אין להם

הכל באמת קשור גם לעניין של תקציבים וגם של עיגון הזכויות שהם באמת לא מעוגנות והמעבר הזה בין משרד החינוך, בין החינוך לתעסוקה חייב להיות

זה בעייתי כי היום בעצם בביטוח הלאומי אין סעיף ייעודי לאוטיזם. זאת אומרת שמישהו שהוכר כאוטיסט מעל גיל 18 הוא מגיע לביטוח לאומי ומבקש הכרה כאדם עם אוטיזם, אז

י והיא מספיק חשובה' וזו בעיה מאוד קשה שמשדרת כלפי המערכת ותלויה גם בהקצאת משאבים ודברים אחרים. אז באמונה ובמסר מלמעלה, קודם כל הזכות של האדם ומה שיכול לעשות למשק, עשינו גם מחקר בנושא הזה שמראה את התוצרים הכלכליים שזה יכול לתת,

גיא שמחי דיבר על המדידה והתמריצים, מאוד לדחוף את זה קדימה, אם תהיה מדידה ותמריצים חיוביים זה יתן אינסנטיב מאוד משמעותי למעסיקים. דבר אחרון, דיברו על נושא

לפני שתמשיכי אני אשאל אותך באמת על הדבר הזה ואני רוצה לחזור למה שעלה בוועדת העבודה והרווחה כשהיינו בתהליכים שבסוף נקטעו כי הכנסת התפזרה, לחקיקת חוק הנכים שנוגע לנכי

אני יכולה לציין את "רואים רחוק", "גוונים",

התכניות שאני חושבת שעד עכשיו השתתפו בהן מאות של אנשים עם אוטיזם, יש לנו תכנית משותפת עם אוניברסיטת

שלא נראה לי שיש את כאן את הזמן להרחיב על כל הפעילויות שאנחנו עושים. רק אציין בכל זאת שאנחנו אגף שמטפל מדי שנה בכ-26,000 אנשים עם מוגבלות בתכניות מגוונות של שיקום

אני מבקש לתקן. אנחנו עוסקים בתכניות תעסוקה שמוענקות למעסיקים שיקלטו לעבודה אנשים עם מוגבלות.

כמה כסף מוקצה לזה?

כ-1/3 מעלות השכר של העובד במשך שנתיים או שלוש,

יש לכם תקרה של כמה כסף נמצא בתכנית הזאת?

וכמה מזה אתה יודע להגיד מוצה בשנים האחרונות? כ-70%.

נתוני הייצוג מדברים על כ-60% מבין הגופים הציבוריים שעומדים ביעד הייצוג ההולם, לעומת זאת, בגופי הממשלה - אני אתקן את הנתון שנאמר קודם גופי הממשלה ויחידות הסמך שלא נמצאים תחת הפיקוח שלנו אלא תחת האכיפה של

ועלה כאן בדיון באמת שאז התמריץ למעסיק להשיב אותם לעבודה הוא נמוך כי הוא לא מקבל עבורם את כל ההשבה. זה משהו שהוא כן חשוב לשים עליו את

אני מאגף גיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה. נכון אדוני היו"ר, יש נתונים מדאיגים.

בתקופה של הדו"ח הזה של 2014, מאז, לפני שנתיים הוקם אגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה על ידי פרופ'

הם נדרשים, מחויבים להתמקד באוכלוסייה זו. מה זה 'נדרשים, מחויבים', ואם לא אז? אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה. כחלק מהפעולות של אגף לגיוון תעסוקתי מונו

יש לנציבות את היכולת להתערב בנושא של מכרזים מיועדים, בכפוף לאישור של הנציבות. בשנה שעברה יועדו קרוב ל-50 - - - מתוך כמה? מתוך משהו כמו 490. לכלל האוכלוסיות מרקע

הגענו לכ-1,800 תלמידים שמשתתפים בתכנית בגילאי י-י"ב,

תכנית "יוצרים עתיד" עוסקת כפי שאמרתי בעיקר בעמדות, מוכנות, מסוגלות תעסוקתית, כישורים ומיומנויות של התלמידים והדבר כמובן בתקווה משפיע גם על עמדות של מעסיקים מעצם האינטראקציה

זה נשמע לי באמת נהדר ובדיוק מה שצריך לעשות, אז אני שואל אותך - - - ללא כל תוספת תקציבית שהיו עליה לא מעט שיחות.

ונגיד שיתנו לכם תקציב יותר גדול, כמה לדעתך תוכלו לפתוח?

לגבי המפעלים המוגנים צודקת נציגת אקי"ם שדיברה פה על קיזוז ההורדות במקרה של אנשים שלא מגיעים למפעל המוגן ולמסגרות היומיות. הקיזוז הזה בוצע לאחר חודשיים של אי-הגעה. אנחנו כן אפשרנו לאנשים האלה לקבל שירותי סמך נוספים בביתם, מכיוון שהם נמצאים בקבוצת סיכון ולא יכולים להגיע למפעל

ועובדים ביחד בשיתוף פעולה עם הג'וינט ומשרד רוה"מ כדי לנסות להביא פתרונות לבעיות האלה. אני בטוח שכשיהיה תקציב, המשרדים המעורבים

מרכזי הון אנושי בכל הארץ, כך שהאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את השירות קרוב לביתו ויותר חשוב מזה,

עם אוכלוסייה נורמטיבית רגילה, כי כך זה נכון מקצועית.

ברור שזה גם יגזור תקציבים ויגזור פעילויות ומהבחינה הזאת אנחנו רואים בזה התקדמות מאוד משמעותית. נכון שבכל הדעות הכלכליות אין פה איזה שהוא מהלך מקרו כלכלי, אבל האמירה הזו שהמדינה שמה את יעד תעסוקת אנשים עם מוגבלות על השולחן היא

אני מכירה את הסקר שעשו בנציבות, צריך להבין, ממה שאנחנו רואים בשטח זאת לא התמונה, בוודאי לא בחומרה הזו שלה. מדובר על סקר על 50 מעסיקים שזה נהדר, אבל באמת מפה ולהסיק את הנתונים האלה, אנחנו עובדים, יש לנו מרכזי תמיכה למעסיקים שפועלים עם המעסיקים בשטח באופן צמוד. לא כל דבר מצריך

היכולת להחזיר את האנשים האלה למעגל התעסוקה, תהיה הרבה יותר קשה. אז את הדבר הזה צריך, וזה שיתוף פעולה של כל הגופים, לקבל עליו מידע, להחליט מה המידע הרלוונטי, לעצב מזה תכנית ולהגיש אותה במסגרת הטיפול, הן בתקציב 2020, ככל שהוא קיים, והן בתקציב 2021. זה ברמה המיידית. שלושה סעיפים כאן אני לוקח למסלול שייבדק בכנסת,

זה לא בסמכות הוועדה הזאת אבל אני אבדוק אותו מול חברים גם בוועדת העבודה והרווחה למסלולים של חקיקה. אחד הוא תקנות ולא חקיקה ראשית שעוברת פה בכנסת, אבל לקיים לחץ לתקנות למימון הוצאות מיוחדות כמו שנאמר בצדק על ידי דפנה מאור, לא לתת כסף למעסיקים כי הם קיבלו חס וחלילה סחורה פגומה, אלא מפני שנגרמות להם הוצאות מיוחדות בהכשרת מקום העבודה לאדם עם מוגבלות בצורה כזו או אחרת, כולל מה שהעלה פה נתי ביאליסטוק קודם לגבי העיוורים, הדבר הזה צריך להיות מתוקנן. לא ברור למה זה נעצר, אז צריך לקיים את הלחץ שהכנסת יודעת לקיים לגבי התקנות האלה. שני נושאים שהם ארוכים וגדולים, וצריך לבחון אותם במסלול של חקיקה ראשית, האחד זה האם באמת צריך בחקיקה לעגן את המרכז הזה. הועלה פה, באמת מקום אחד שנותן מענה לאיש עם המגבלות, הועלה פה על ידי כמה גורמים שהמחשבה היא לעשות את זה במשרד רוה"מ וזה כמובן מצריך בדיקה הרבה יותר מעמיקה, אבל אני אבדוק את זה עם חבריי מועדת עבודה ורווחה, אנשים שעוסקים ובקיאים בנושא, ויכול להיות שנלך לכיוון של הצעת חקיקה לגבי הדבר הזה כדי שהוא יהיה מעוגן. הדבר השני שנוגע לחקיקה והוא מאוד עמוק,

אני מכיר אותו מחקיקת חוק הנכים, כל עולם המיסוי, התמריץ בדרכים הכלכליות לאנשים לצאת לעבודה, ולמעשה מניעת העונש על יציאה לעבודה, האם הדבר הזה מכוסה לגמרי, זה ייבחן גם. כאמור, זה לא מתחומה של הוועדה הזאת אבל אלה מסקנות מאוד ברורות מתוך הדיון הזה שכחבר כנסת אני אשתדל לפעול. אני מודה לכולם.